שלום לכולם,

ה-15 בפברואר 2021. אני פותח את הישיבה. יש שלוש תקנות על סדר היום. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (תיקון). הנושא השני הוא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל). הנושא השלישי הוא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 28). מדובר בעצם בהארכה של יום, בוויכוחים החשובים על יום ושני ימים זה מגיע לכאן. שרון אלרועי תוכל לעלות רק בשעה 10:00 בזום, לכן אני מציע שנתחיל בשתי התקנות שקשורות בכניסה וביציאה לישראל, כולל הבדיקות. מישהו שיסביר את זה ואחר כך דוקטור שלמון ייתן לנו תמונת מצב לגבי מה קורה. נתחיל בנושא התעופה וב-10:00 נעבור לגבי ההנחיות הכלליות, התוכניות, התו הירוק וכולי. פתאום נהיינו פופולריים. בתחילה כשעשינו דיונים לגבי התו הירוק אז גרוני ניחר ושום דבר לא זז. לצערי הרב, אם היו מתארגנים קצת יותר מוקדם, אפשר היה גם לצאת בצורה טובה יותר. בינתיים בעיות טכניות כאלו ואחריות מעכבות את הדבר. נתחיל בנושא של תעופה ולאחר מכן נדבר על הדברים האחרים. נציגת משרד הבריאות, טל פוקס, בבקשה להציג את התיקונים. אני אציג את התיקון עצמו, תיקון אחד הוא תיקון לתקנות הקיימות, תיקון בתקנות הגבלת הכניסה והיציאה מישראל.

נועד לאפשר ויסות לגבי כניסה דרך מעברים יבשתיים. יש חריגים יחסית רחבים, אחד החריגים הוא כל מי שיצא כדין. זה חריג שהרבה מאוד אנשים עונים עליו. דרך הוויסות נעשתה באמצעות הגבלת הטיסות

את המעברים היבשתיים לא הייתה דרך לווסת בעזרת מספר טיסות ולכן מנגנון הוויסות נכנס לתוך התיקון עצמו והוא מדבר על זה שבניגוד לכל מקרה אחר של חריג, שמקבל תשובה מוועדת חריגים ולא נקבע מועד שבו האדם יכול להיכנס, מי שנכנס ממעבר יבשתי, ככלל המעברים היבשתיים יהיו סגורים, אבל מי שיצא לירדן דרך מעבר יבשתי ורוצה לחזור דרך מעבר נהר הירדן יוכל לקבל שעה ומועד. כדי שלא ליצור לחץ במעברים. נכון, כדי שנוכל לווסת את הכניסה. נעשה את מה שאנחנו עושים בשדות התעופה גם במעברים היבשתיים. הוויסות בגלל המלוניות?

את זה יסביר דוקטור שלמון. לגבי התיקון השני: זה בעצם לא תיקון. הסט השני, סט של תקנות בנושא בדיקות. הסט הזה קובע שתי חובות עיקריות. החובה הראשונה מגלמת הרחבה של חובה קיימת מתקנות תעופה, לפני כחודש הוטלה חובת בדיקה על כל מי שעולה לטיסה 72 שעות לפני ההמראה ולהציג את תוצאותיה לפני העלייה למטוס. התקנות הנדונות מחילות את החובה גם על מי שנכנס לישראל דרך מעבר יבשתי או ימי. כל אדם לפני שנכנס לישראל יצטרך 72 שעות לפני הכניסה לישראל או במעבר ימי, 72 שעות לפני היציאה מהמדינה השנייה לבצע בדיקה. החובה השנייה שמוטלת בתקנות הבדיקות, חובה גורפת לגבי כל המעברים שלא הייתה קיימת בכלל עד עכשיו. מדובר בחובה לבצע בדיקה לאחר הכניסה לישראל בתחנת הגבול שדרכה עוברים. תוך כמה זמן מקבלים את התשובה לבדיקות? מדובר בבדיקות PCR כרגע. זאת אומרת שמי שמשתחרר מסיבות הומניטריות יקבל את התשובה כשיהיה בבית, ומי שבמלונית יקבל את התשובה במלונית. כן, לוקח 12 שעות לקבל תשובה. עדיין לא הגיעו המכשירים האלו של הבדיקות, כמה שנות קורונה צריכים כדי שזה יגיע? הבדיקות המהירות עדיין לא נחשבות טובות כמו בדיקות PCR. הן מתקרבות לכך לאט לאט ואנחנו בהחלט שוקלים להכניסו אותן לנתב"ג, לא במקום בדיקות ה-PCR אלא בנוסף. בדיקות אלו מיועדות לקבוצת המחוסנים והמחלימים שנרצה בדיקה מהירה עבורם. דוקטור שלמון, תן לנו תמונת מצב. אני רוצה לומר בשמי ובשם חבריי שכל הבלגן שהתחיל כבר בשבוע שעבר התחיל קשה ורע. זה השתפר לקראת סוף השבוע גם בזכות האפליקציה. אני מקווה שההגדלה של הכמויות תיתן מרחב פעולה. אני שמח שזה השתפר אבל עדיין צריך לראות שאנשים לא נופלים בין הכיסאות כמו שעדיין קורה. אני רוצה גם שתיתן דגש לגבי נושא כניסת זרים שיש להם מעמד מסוים פה. כמו שהגדרנו בפעמים הקודמות, אני כל פעם מתבלבל עם השמות אבל אני יודע למה אנחנו מתכוונים. אנחנו מתכוונים לאנשים שמרכז חייהם הוא בישראל ונסעו מסיבות חשובות. למרות שהם אינם בעלי אזרחות ישראלית הם תושבים פה תקופה ארוכה מאוד ולא בגלל הקורונה הם באו להיות תושבים. אני רוצה לדעת מה קורה עם זה כי פה עדיין יש הרבה מאוד בעיות.

אכן יש שינוי מסוים במה שהולך להתרחש החל מה-20 בפברואר. המטרה הייתה לאפשר גם לחברות זרות לטוס וכמשתמע זה יגרום לעלייה מסוימת במספר הנכנסים לנתב"ג. אתמול דובר על עד 2,000 ביום. אני אבהיר שלאור היכולות הכלליות לא ניתן להערכתנו לנהל כל כך הרבה כניסות ביום, אנחנו נצטרך לראות מה ניתן לעשות. איני רואה מצב שנוכל להמשיך ולקיים ועדות חריגים במספרים כאלו.

שלמעלה מ-80% מהחייבים בשהות במלונית מבקשים להגיע לוועדת חריגים והעסק הזה מורכב למדי. אני מדבר כרגע על ועדת חריגים בנושאי מלוניות.

החריגים הראשונה, התבשרנו בלילה שהיא חוזרת למשרד התחבורה שינהל את היוצאים ואת הנכנסים. אנחנו נהיה מיוצגים בוועדה הזו, אנחנו מיוצגים גם בוועדת ההשגות בראשות השר צחי הנגבי, שם יש לי את הכבוד להיות חבר. המטרה היא למנוע עד כמה שניתן - - - מה זה "הוועדה בראשות צחי הנגבי", לכל שר יש ועדה? כל שר קיבל ועדה, כן. כמעט, כן.

הממשלה מינתה אותו לתפקיד ראש ועדת ההשגות. אין לו עבודה אז נותנים לו ועדה? באיזה יום ובאיזו שעה, הממשלה מחליטה כל יום מישהו אחר בוועדה. אני לא בטוח שכשאנחנו יושבים פה

אני מתבייש שאני חבר בקואליציה הזאת, אני מתבייש. בשבועיים האחרונים אין דקה שאני לא מתבייש. כעובד מדינה אני כמובן מנוע מלהגיב. אני חייב לומר לשבחו של השר צחי הנגבי שהוא מעורב באופן אישי ונכנס לעומק בכל מקרה ומשקיע הרבה מאוד מחשבה. אבל הוא לא מקבל כי אין תשובות אז אי-אפשר לערער. תאמין לי, אני עברתי שבועיים פרופסורה. על כל פנים, אותה וועדה שאתה מלין על משך הזמן למתן התשובות, חזרה היום לאחריות משרד התחבורה. למשרד התחבורה יש מנגנון משומן ויעיל עוד מהסבב הראשון. אני מניח שהם יאיצו את הטיפול בבקשות. אני מכיר את האנשים שעובדים שם והם עושים לילות כימים, הם עבדו כך בסגר הקודם ואני מניח שכך יהיה גם עכשיו. צריך לומר שהמשרד לשת"פ אזורי עבד קשה מאוד, זה לא שאנשים התבטלו, אנשים עבדו שעות על גבי שעות. ישנן אלפי בקשות ואם רוצים להתייחס לכל בקשה זה לוקח זמן. בעיננו, המצב הנוכחי יאפשר להמשיך לצמצם ולגדר את גבולות הארץ מתוך מטרה למנוע כניסת הווריאנטים השונים. המלחמה היא מלחמת התשה, לא מדובר על הצלחה מלאה או כישלון מלא אלא מדובר על דחיית כניסת ווריאנטים. אפשר לומר שהווריאנט הדרום אפריקאי שחששנו מפניו נמצא פה אבל בכמויות קטנות. בסופו של דבר רואים הצלחה במאמץ המשולב למניעת כניסה מסיבית של אנשים מחו"ל והן באיתור שרשראות והכלתן כמה שיותר מהר. פה ושם יש שרשראות של הווריאנט הדרום-אפריקאי בארץ. לאחר ה-20 בחודש, ציבורים מסוימים שלא קיבלו מענה בשבועיים האחרונים, יהיה יותר קל לאפשר להם להגיע. אני מתייחס גם לנושא המומחים החיוניים למשק, זה נושא שלא קיבל טיפול מלא עד עתה אבל אנחנו בהחלט בשיח בנושא זה. חיוניים שיצאו מהארץ - - - לא, מדובר בעיקר במומחים זרים שצריכים להגיע ארצה לצורך התקנת קו מזון או החלפת רכיב חיוני במערכת זו או אחרת. הבנתי, מדובר בזרים.

המסר הבסיסי לגבי כולם עומד בעינו: מי שאין לו סיבה אמיתית חיונית ממש לנסוע, רצוי שלא ייסע עכשיו. זה לא זמן לתיירות וגם אם אתה או אני מחוסנים, זה עדיין לא זמן לנסוע לנסיעות לא חיוניות. אז מחד יש פתיחה מסוימת לאור החלטות, מאידך אנחנו עדיין מאוד נקפיד ותצטרך להיות עילה אמיתית לכל נסיעה.

יקרה עד ה-20 בחודש? מה שקרה אתמול יקרה גם היום וגם מחר עד שבת. כרגע ההגבלה היא על שלוש טיסות נכנסות ביום. צריך עילה כדי לקבל אישור לצאת ויש דירוג עדיפויות בחזרה. זה לא שאוסרים על ישראלים לחזור, אבל יש דירוג על פי עדיפויות. מה כמות היוצאים? כמות היוצאים היא נמוכה, 200 300 ביום. יש שינויים מיום ליום. לגבי הסטודנטים לרפואה שלומדים ברחבי העולם. פונים אלינו מאות סטודנטים כאלו שנתקעו כאן והם חייבים לחזור, מדובר על חזרה לחודשים. אישרנו להם את זה. אני יודע שחברי, אחמד טיבי, טיפל במטוס לאוקרינה. אבל עדיין יש כמות לא מבוטלת ש - - - אוסאמה,

זוכר - - - לגבי הסטודנטים - - - אין סיבה בעולם, מישהו שמוכיח שהוא רוצה לצאת לתקופה, במיוחד כשהוא סטודנט, אין שום סיבה להשאיר אותו פה. אבל זה תקוע, אשר, זה תקוע וזה לא מתקדם. לגבי הסטודנטים מאוקרינה, אני הבנתי שזה טופל. אם יש עוד, אתה מוזמן להעביר לי פרטנית. אני יודע שיצא מטוס שלם שחזר לקייב.

תגיד כמה חסר ונסדר משהו. שאלה עקרונית: בסוף יש את הנקודה של המלוניות. לא כולם הולכים למלוניות בגלל שיש את הדברים האוטומטיים שהבטחתם לוועדה ואני חושב שזה עובד. אחוז מסוים מחויב בבידוד בבית ואנחנו מקווים שהם עושים את זה כמו שצריך. בעצם אין פה 100% מפוקחים. האם את כל התקציב שאתם מוציאים על העניין הזה של הסרבנים, וועדת חריגים למלוניות, והשגות, האם היה כדאי להשקיע את כל זה במעקב חזק יותר על הבידודים הביתיים וזה היה מונע כאב ראש גדול. אני חושב שזה אחד הפקקים הגדולים שלכם בתוך המערכת. הבעיה היא לא תקציב. במלונות, באמת, מושקעים תקציבים ענקיים. היינו שמחים להגיע לאמצעי מעקב - - - רק בכסף הזה אפשר לשכור חברת אבטחה שמפטרלת בין מחויבי הבידוד הביתי. אני אתן דוגמה:

שמבצעים את הבדיקות הללו לא נכנסים לבית המבודד. זה גם כי החוק לא מרשה וגם כי הם לא רוצים להיחשף וזה יוצר אכיפה מאוד חלקית. אנחנו מקדמים כבר זמן מה אפשרות של אכיפה אלקטרונית כחלופה למלון. אדם יוכל לבחון אם הוא רוצה ללכת למלונית או להשתמש בחלופה האלקטרונית. זה מקובל בלא מעט מדינות בעולם. יש אישור של משרד המשפטים? שי סומך יוכל להרחיב על זה מבחינת משרד המשפטים. אנחנו כמובן מחפשים רכיב שיאזן בין הצורך לוודא שאנשים בבידוד לבין הזכויות - - - לפני שנשמע מסומך את ההצעה - - - אנחנו חושבים שצריך להתקדם בעניין - - - אני חושב- - - כמה זמן - -- - - - דורש חקיקה, דורש חקיקה.

זה דורש חקיקה ראשית. זה יכול להתנגש עם חוקי יסוד ולכן זה דורש חקיקה ראשית. בעיננו ההגבלה היא פחות מהגבלה במלוניות אבל יש כאלו שחושבים אחרת. פחותה בהרבה. יש כאלו שחושבים אחרת. נגיד שנעביר את זה בחקיקה. עורכת הדין פוקס מזכירה לי שיש עוד שתי סוגיות שלא סגורות מול המשטרה ויש גם בעיות טכנולוגיות שלא נפתרו. זה נקרא "רגולציה". מהתשובה נראה שזה לא יהיה בקרוב. אנחנו מקדמים את זה כבר זמן מה. לא מדובר בפתרון שיקרה החודש. האם לפני שפתרנו את הבעיות המשפטיות והמשטרתיות זה אפשרי ומוכן מבחינה טכנית? מבחינה טכנית זה אפשרי, יש עוד נקודות שנמצאות על השולחן ומחכות לפתרון. בעולם הפתרון הזה כבר עובד.

בד בבד עם סגירת הסוגיה הטכנולוגית צריך גם להתקדם ברמה - - - היום מתחילים לחזור סטודנטים ועולים שהיו במכה. השאלה היא אם הם חייבים ללכת למלונית. הם מחויבים כמו כל אזרח אחר. מה החלופה? אין חלופה כרגע, יש שורה של עילות בריאותיות שמשחררות מחובת הבידוד במלונית. מדובר באנשים מעל גיל 70, הריון מתקדם, תינוקות, מצבים של נכות קשה, תחלואה קשה.

אני לא מתייחס למחוסנים או מחלימים, הם כרגע פטורים מכל העניין ופטורים מבידוד בבית?

מי שחוזר מחו"ל והוא מחוסן - - - לא, מי שיצא מחוסן.

כדי שלא תטעה, אוסאמה, מדובר על מחוסנים שיצאו מהארץ שבוע לאחר המנה השנייה. מי שיצא מהארץ עם תעודת מחוסן ביד פטור כרגע מחובת בידוד. חבר הכנסת פינדרוס,

יושב-ראש הוועדה הוא חבר מפלגתי ואני לא יכול לעשות בלגן. אני חייב לומר שאני מרגיש מתוסכל אחרי השבועיים האחרונים. היינו כאן לפני שבועיים ביום רביעי,

כל הדברים שאמרנו שיקרו, והסבירו לנו שלא יקרו,

אני לא יודע אם כל חברי הוועדה מודעים, אני מאמין שאדוני היושב-ראש מודע. שאלת בשבוע שעבר, אני חייב לומר לך שעד יום רביעי הוועדה תפקדה לצורכי ספורטאים, שחקנים, זמרים וזמרות. כל המקרים הנוראיים של חולי סרטן, דברים הזויים, בזה הוועדה לא תפקדה. אני לא יכול להגיד את זה לאשי, כי אשי לא אחראי על זה. אבל יש יותר מ-1,700 בקשות שנכנסו ביום ראשון בצהריים ועד ליום רביעי בבוקר, אף אחד עוד לא פתח אותן עד לרגע זה. אני כבר לא מדבר על השיחות שהיו ביננו לשלוח לנציגויות בחוץ לארץ, עד לרגע זה לא קיבלו תשובה. אני מדבר על יום ראשון שעבר. שלחו לנציגות בניו-יורק, בלונדון, יש לי העתקים. המשרד המהולל שקיבל את האחריות, יובל שטייניץ, אם אני זוכר נכון את השרשרת בחד-גדיא, שקיבל משרת התחבורה, שקיבל מהזה, אז המשרד הזה הצליח לעשות מערכת חדשה ביום רביעי, כשהבקשות שהגיעו ביום רביעי בסדר מסוים נבדקו ובסדר מסוים לא נבדקו. אני הייתי שם ואני אומר זאת מידע אישי. היינו שם, אני והצוות שלי, כמעט 18 שעות. יש בקשות שעד לרגע זה לא נפתחו. אם אדם כתב שהוא צריך להגיע לטיפול רפואי, שיש לו בן משפחה חולה, עד לרגע זה אין אף פקיד שפתח את הבקשה. דיברנו עם שר הבריאות, היושב-ראש בא ואומר לי: "אנחנו באותה המפלגה, אל תעשה לי פיליבסטר בוועדה". ישבנו עם שר הבריאות לפני הוועדה ודיברנו על אזרחים זרים שגרים כאן 40 שנים ואף יותר, ביקשנו שהם יטופלו. עד לשעה 10:15 הבוקר עוד לא טופלו. אני לא מדבר על 2 3 בקשות פרטניות שכל אחד מאיתנו שלח בווצאפ לאיזה שר או לראש הממשלה. עד לרגע זה הבקשות הסטנדרטיות לא טופלו. בעודי יושב כאן ברבע השעה האחרונה קיבלתי מעל 30 בקשות. זה נראה לכם סביר שבמדינה מתוקנת, אנחנו כבר לא כמו מדינת עולם שלישי, אנחנו מדינת עולם רביעי. בעידן הטכנולוגי אתה מכניס לתוך המחשב בקשה ואין אף אחד שפותח אותה, אין אף אחד שבודק אותה. הייתה החלטה ושאלתי אותך לגביה בוועדה הקודמת שהתכנסה לפני שבוע: מה עושים עם האזרחים הזרים. אמרתי שזה יישאר בוועדה הקודמת, זה לא קרה.

אני אומר לך. אשי, אני עומד מאחורי זה. יהודי ששלח - - - אני מוכן - - - לא, זה מה שעשיתי לי בפעם הקודמת וזה לא אישי. אני לא מוכן להיכנס - - - יעקב אשר. אשי, תן לו לסיים. בסוף, בקשות אישיות שישבו עליהן במשך 48 שעות מול הפקיד, בסוף נכנס למחשב. אנשים ששלחו לנציגות בניו-יורק, אנשים ששלחו לנציגות בלונדון למיילים ולאתר שהיה, עד לרגע זה לא בדקו את הבקשה שלהם.

אלו שנכנסים למערכת הרגילה עוברים במערכת של מרשם האוכלוסין, עפים הצידה. כשנינט טייב או הישרדות ירצו אז יהיה בסדר, אלו סדרי העדיפויות של מדינת ישראל? אני לא מודע לאיך נינט טייב - - - מה טייב,

נינט טייב זה בהחלפה בין ויזניץ' לבעלז. היא מש"ס בכלל. אל תיקח ליהדות התורה. אדוני היושב-ראש, זה דבר בלתי-נסבל, בשנת 2021 אנחנו מתנהגים לא כמדינת עולם שלישי. במדינת עולם שלישי אתה מרים טלפון וגומר, פה אתה מרים טלפון וצריך לעבור את המחשב, המחשב לא עובד, אף אחד לא בודק, אף אחד לא פותח. יש הוראה,

אתה יודע את זה, אני מקווה שאתה יודע את זה, יש הוראה לא לתת לזרים להיכנס. התשובה של רשות האוכלוסין בשבוע שעבר שיטפלו בזה ביום ראשון. באנו כולנו ביום ראשון ואמרו לנו שלא דיברו על יום ראשון הזה, יכול להיות שזה יהיה ביום ראשון בעוד שבועיים. אנחנו יושבים פה ואמורים להעביר את התקנות.

תגיד לי אתה - - - חבר הכנסת פינדרוס, אני לא מכיר הוראה שאומרת לא לתת - - - אז אני אומר לך שהייתה הוראה, באחריות. יכול להיות שיש, אני לא מכיר.

אני רוצה רגע להגיד: מה שבעצם נאמר על ידי רשות האוכלוסין ומשרד החוץ שעניי עירך קודמים. יש בזה היגיון, במיוחד כשהיה את הלחץ הכבד שתיאר פינדרוס. מדובר בתקופה שעד כניסה האפליקציה החדשה שקצת עזרה וטיפלה בעניין. גם לי נאמר שביום ראשון אמורים להתחיל לטפל יותר. זה תמיד יהיה פחות מאשר באזרחים ויש בזה גם היגיון, אבל - - - אין בזה היגיון כי הוא גר פה. יעקב, אני לא מוכן לקבל את זה. מישהו לקח את זה צפונה מדי, גם אם יש היגיון בגישת "עניי עירך קודמים" וגם אם היה טיימינג מסוים שזה היה צריך להיות, זהו זה, זה נגמר, צריך עכשיו לטפל בשני הדברים. אדם שמרכז חייו פה ונסע עם אשתו לטיפול רפואי בחוץ לארץ, הוא לא אזרח ישראל אבל הוא גם פה, מרכז חייו פה. בסופו של יום הוא לא יכול לחכות עד אין קץ.

אני אמרו שעבר סוף שבוע קשה ויתחילו לזוז ביום ראשון. אבל זה בדיוק מה שאומר ידידי יצחק, זה זז לאט מדי. השאלה היא אם זה בסמכות שלך או שצריכים להעלות את זה למעלה. אני מייצג גופים אחרים שהם כלל לא מענייננו. לא הייתה החלטה עקרונית לא להכניס את הקבוצה המדוברת, להיפך,

הייתה הוראה ברורה, לא יודע של מי. זאת הייתה הוראה, תבדוק את זה - - - יכול להיות שבהגבלה של 600 נכנסים אותה אוכלוסייה נדחקה קצת הצידה מפני אזרחים ישראלים. אבל בהחלט הייתה החלטה שלא מכניסים טכנאים זרים על המכסות האלה אלא במקרי חרום, הייתה החלטה שלא מכניסים כל מיני תלמידים על המכסות האלה אלא בנסיבות מאוד חריגות. לא הייתה החלטה שמי שמקום מושבו הקבוע בארץ לא יידון. יכול להיות שבתוך המלחמה על אותם מושבים מעטים הם יחסית נדחקו הצידה. זה שיש עיכוב, זה גם לגבי אזרחים ישראלים. אני אומר שוב: הוועדה ההומניטרית של משרד החוץ ממשיכה לפעול - - - אני שואל לפרוטוקול, אשי, אשי - - - אני יכול להראות לך שהיא לא פעלה.

שואל לפרוטוקול כי אנחנו עוד נתכנס בחדר הזה, אתה מייצג כרגע את הממשלה בעניין הזה. האם היום הנושא של אלו שמוגדרים זרים נמצא על סדר היום של טיפול בבקשות דחופות כדי לרוץ עם זה קדימה? כמובן שכו. הם לא יקבלו עדיפות על ישראלים אבל ברור שאדם עם שבעה ילדים שיצא לצורך טיפול רפואי יקבל מענה, אני לא יודעים אם היום או מחר אבל ברור שהוא בעדיפות. אתה לא יכול לדעת אם יש לו שבעה ילדים אם לא פתחת את הבקשה. אין ביננו מחלוקת על כך שאדם שהגיש בקשה צריך לקבל מענה בזמן סביר. לא פתחו את הבקשה. אני אומר את זה עוד פעם, אני מוכן - - - לא יפתחו. - - - ואנחנו לא עומדים בזה היום, מגיעות אלפי בקשות ויש גבול לכמה הוועדה יכולה לדון, אנחנו לא עובדים 24 שעות. כמה אתם כן עובדים? אשי, אני יכול להבין שאם יש לך 3,000 ודנת רק ב-700, אני מבין, אבל אני מדבר איתך על בודדים. אני מבקש, אם אתה יכול לבדוק את זה עוד במהלך הדיון שלנו, להגיד לנו מספרים והאם באמת השלב של עניי לא עירך הגיע, זה הכול. לא על חשבונם, אבל בסוף זה עני וזה עני. העברנו הבוקר שינוי בהרכב הוועדה כפי שתיארתי. אני רוצה להאמין שהוועדה של משרד התחבורה תוכל להאיץ את התהליכים ולכן יהיו יותר - - - השאלה האם הוועדה הזו תטפל בזרים או - - - הוועדה לא משתנה. יש פה כפילות מסוימת כי - - - בסוף ההחלטה מתקבלת בוועדה ההומניטרית - - - אשי, אני מבקש, אם אפשרי,

לוועדה - - - זה לא אשי, ההוראה לא הייתה שלו. אבל הוא כרגע נציג הממשלה מול הוועדה. אשי, נבקש שתשלח לנו מספרים של הזרים ושל האזרחים. הייתי רוצה לראות פה את סיסו - - - אני מניח שסיסו אולי נמצא בזום. ללא קשר, כפי שאמרנו, אני אשב היום עם מנכ"ל - - - כמה בקשות נפתחו - - - זו שאלה - - - של משרד החוץ, אין - - - פינדרוס, אתה עושה לי משבר בוועדה,

אמרתי שאני מתבייש שאני בקואליציה בשבועיים האחרונים. עכשיו אתה עושה לי משבר באופוזיציה. אמנון שמואלי נמצא איתנו? שלום לכולם. לגבי הנושא הזה של אנשים שנקראים "זרים"

מרכז חייהם בארץ. מה היה בסוף השבוע, אנחנו יודעים שהיה לחץ גדול על הכול ואמרו שבתחילת השבוע יתחילו לטפל גם בתחום הזה. אתה יכול לעדכן אותנו מה קורה? נתחיל בכך שעד עכשיו טופלו כ-20,000 בקשות. כמות הבקשות שמגיעה אלינו היא לא סבירה, אנחנו צריכים להקצות 500 600 מושבים על מנת שאנשים יעלו על הטיסות. על מנת לא לגרות עוול לאנשים שהגישו את הבקשות, אנשים שהגיעו לשדות התעופה, הגישו בקשות ולא קיבלו מענה, אנחנו עונים לחברות התעופה בקו חם על כל הבקשות. מי שרשאי לעלות על פי הקריטריונים הקשוחים,

כשאני אומר "קריטריונים קשוחים" אחד הקריטריונים המרכזיים הוא אזרח ישראלי שיצא כדין, אזרח או תושב ישראלי שיצא כדין ומרכז חייו בארץ. כל אלו מאושרים אוטומטית ועולים אוטומטית לטיסות. אנחנו ממלאים את כל הטיסות באוכלוסייה זו. מי שמרכז חייו לא בארץ ולא הגיש בקשה או לא טופל,

להגיד שהבקשה האחרונה שנמצאת אצלי היא מאתמול בשעה 17:40, וכרגע קרוב ל-15 אנשים מטפלים בבקשות. הבעיה שלנו היא שהבקשות מגיעות, אתה נדחה, ואתה מגיש עוד פעם ועוד פעם - - - אנשים אחרים לסוף התור. אנחנו הולכים לפי הסדר, לא לפי תכתובות ווצאפ ולא לפי מיילים ולא לפי מקורבים. אין לנו דבר כזה. אני מבין שחלק מכם מצליח להסתדר אבל לא אצלנו. אנחנו הולכים מסודר, מייל אחרי מייל. אני לא מכיר מקרים שהם דחופים מאוד ולא קיבלו מענה. דחינו את כל הקבוצות הגדולות לוועדה מרוכזת. קבוצות גדולות כמו יהודים עולי אתיופיה, קבוצות אליפות העולם בג'ודו. כל אלו טופלו במסלולים אחרים לגמרי. הזרים נכנסו מיום שישי לליין אז אני לא יודע מי נתן לכם את הנתונים. מי שראה את התהליכים אצלנו יודע כמה אנחנו משתדלים להדביק את הפיגור. זה לא קל, לעיתים יש גם תקלות במערכות המחשב שפותחו רק עכשיו. אין דרך לענות לאדם שלא דרך מערכות המחשב. אנחנו עושים כל שלאל ידינו כדי לתת מענה. - - - בבקשות שאנחנו מדברים. אשי אולי לא אומר, אולי הוא הפך להיות פוליטיקאי, אבל לפי כמות הבקשות זה לפתוח את השמיים.

אתם רוצים לפתוח את השמיים לגמרי אז תגידו לנו לעשות זאת. למה אתם עובדים עלינו עם ועדות חריגים וועדות נעליים. אז נפתח את השמיים ונגמר. לגבי הסטודנטים, הגיעו לפה הנציגים, אנחנו אישרנו את כל הסטודנטים שרצו לצאת, אישרנו אותם קבוצתית. אני מבין שאחמד טיבי צריך להעלות לקהילה שלו ולדווח, אבל אנחנו פתרנו את כל הבעיות של הסטודנטים. אני לא יודע על איזו בעיה מדברים, אני לא מכיר בעיה של סטודנטים. להגיד שיש בעיה? אני לא מכיר אותה. אמנון, בוקר טוב, זה אוסאמה סעדי. אוסאמה, לא ביקשת רשות דיבור. אבל הוא הזכיר את אחמד טיבי. אמנון, אנחנו תמיד בקשר ואתה תמיד מנסה לעזור לנו, הרבה פעמים אתה גם מצליח. אני אומר לך שעדיין יש הרבה סטודנטים מאוקרינה. היה מטוס אחד שהטיס אותם, אבל יש עדיין קבוצה לא מבוטלת שתקועה כאן ולא מצליחה לטוס לאוקרינה.

היוצאים. אתה מדבר על היוצאים. אני אומר לך שכל סטודנט שרוצה לעלות על טיסה צריך למלא טופס שהוא הולך לתקופה ארוכה. הוא לא חוזר, זה התנאי שקבענו. המטרה שלנו היא שמי שיוצא לא יחזור מיד. עם זה אין לנו בכלל בעיה. יש לי שאלה: אני

שאנחנו לא במקום של להכניס את כולם, האם בתוך אותה כמות של זרים, האם הבקשות שלהם נפתחו ומישהו הסתכל עליהן.

שיש לך הרבה כאלה, בסדר, יש כמה אלפים ואתה לא יכול להביא את כולם, הכול אני יכול להבין. אבל בתוך האלפים המדוברים יש סדרי עדיפויות. השאלה היא האם מתחילת השבוע הזה, כולל היום, נפתחו הבקשות של כולם ושלו מתוכן את אלו שהן בנושאים הומניטריים שאי-אפשר לעמוד מנגד. אני אסביר את התהליך: כל בקשה שמוגשת לוועדה מגיעה לרשות האוכלוסין, הרשות מאשרת מידית את כל מה שמובהק. גם בזרים? כל האנשים שמגיעים. אנחנו בודקים את כולם, לנו יש היכולת לקבוע אם יש מרכז חיים בארץ או לא, אם הוא עומד בתנאים המובהקים או לא. הוא מקבל את התשובה מידית. כל מה שלא עומד בתנאים אבל יש קריטריונים אחרים, מועבר לוועדת החריגים להמשך טיפול. גם זרים מקבלים תשובה אוטומטית, אמנון? - - - שמרכז חייו בארץ, יצא לפני 25 בחודש או אחרי ה-25 ויצא כדין, כל אלו מאושרים אוטומטית. הבעיה שלנו היא עם האפורים והגבוליים. כמו שדיברנו לפני כן, היה לחץ על הטיסות הראשונות, נתנו עדיפות לאזרחים ישראלים. מיום שישי גם הזרים מטופלים לפי סדרי עדיפות. משפחות עם ילדים, נתנו ילדים למשפחות חצויות. נשואים ללא ילדים קיבלו עדיפות משנית. הלכנו ממש לפי סדר עדיפויות. חברים, זה קשה. אם אנחנו צריכים לטפל רק בחריגים ורק באלה שחריגים אנחנו לא נטפל באוכלוסייה שקולה לא נשמע. אנחנו מדברים על אוכלוסייה גדולה שמקבלת תשובה מידית. אתם שומעים את הקולות של אלו שלא מובהקים, זה הכול. חבר הכנסת קושניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני קצת מבולבל. יש מכסה יומית של נכנסים לישראל, אני שמעתי השרה רגב אומרת שמדובר ב-2,000 אנשים.

עד 2,000 איש. ואני אומר כבר: ככל שיהיו מלוניות אנחנו לא נעמוד במספר הזה. כמה אנשים נכנסים בפועל בכל יום? אתמול נכנסו 700 אנשים. אני מבין שיש שלושה יעדים שמהם יוצאות טיסות: דובאי, ניו-יורק ופרנקפורט.

זה עומד להשתנות כי דובאי הולכת ומצטמצמת. ייפתחו גם טיסות מאדיס אבבה. איך מתקבלות ההחלטות לגבי זהות יעדי טיסות החילוץ? זאת החלטה של משרד התחבורה לפי המוקדים שלתוכם יכולים להתקבץ אנשים ממדינות אחרות בקלות יחסית. אדוני היושב-ראש, אתמול שלחתי מכתב לשרה רגב ולראש הממשלה. למה לא כיתבת אותי? בפעם הבאה אכתב גם אותך. השאלה היא רצינית: יש אלפי אזרחי ישראל שתקועים במרחב הפוסט-סובייטי. מדובר במדינות כמו רוסיה, אוקרינה,

אייזרבג'אן, קזחסטאן אוזבקיסטאן, 15 מדינות. אף אחד לא שולח לשם טיסות. הטיסה היחידה הייתה מקייב שחזרה ריקה בשליש. גם לאנגליה וצרפת לא שולחים. חשוב להבין, ישראלי שנמצא בלונדון יכול להגיע לפרנקפורט. ישראלי שנמצא במוסקבה לא יכול להגיע לפרנקפורט. אדם שנמצא בקייב לא יכול להגיע למוסקבה כי אין טיסות בין מוסקבה לקייב בשל המלחמה בין רוסיה לאוקרינה. אני טוען שמדובר בהעדפות שאיני יודע איך הן נקבעות. אני אומר לנציגי הממשלה שאתם לא יכולים להפלות בין אזרחים ישראלים. אני אומר לכם, ותבדקו את המערכות שלכם, יש לכם אלפי פניות מהאזור הזה ואני מבקש מכם

שתי טיסות בשבוע, אחת ממוסקבה ואחת מקייב. - - - תן לי לסיים את המשפט אדוני, אני חבר כנסת ואני מדבר אז אתה תיתן לי לסיים את המשפט. אה, אה - - - לא, כי זה מעצבן אותי. הלו, פה זה ועדה של אנשים רגועים. אז אני פחות רגוע היום. אתם הופכים את האזרחים המדוברים לשוהים בלתי חוקיים במדינות שהזכרתי. אני לא מאחל לך להיות עצור על ידי המשטרה ברוסיה. תתעשתו, תביאו טיסות ממוסקבה ומקייב, תתנו לאנשים לחזור הביתה. אני מבקש שתפנה לוועדת התחבורה, זה בתחומה ולא בתחום הטיפול של משרד הבריאות. פניתי לשרת התחבורה. הנושא שאתה מציין הוא מוכר וחשוב. זה לא סוד שאני נשוי ליוצאת ברית המועצות לשעבר - - - מה זה קשור למי אתה נשוי? אני מסביר לך שאני מכיר את הבעיה. מה זה קשור איזו מפלגה אתה מייצג. גם לא קשור. אז תיתן לו לדבר. אני מכיר את המצוקות האלה מקרוב ואני חושב שצריך לשקול את